אני פותח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. על סדר-היום: התמודדות מעונות היום ומשפחתונים עם האתגרים בתקופת הקורונה,

במגזר הערבי, לפחות מאז שבדקנו, הדבר הוא יותר בעייתי. שיעור הפעוטות במגזר הערבי הוא כ-27% מכלל הפעוטות בישראל ובעצם שיעור המעונות המוכרים במגזר

בשנת 2018 חוקק גם חוק פיקוח על המעונות. השאלה, האם כתוצאה מזה הדברים האלה של בטיחות, חינוך ובריאות שונו. באשר לפיקוח על המשפחתונים. מכיוון שבמשפחתונים מדובר על 5 ילדים בטיפול,

גם מבחינת הנתונים, יש הרבה מאוד מהפעוטות שיושבים היום בבית כי ידם של ההורים לא משגת להגיע למעונות או לגנים פרטיים, שזה סדר-גודל של 3,000 שקלים לחודש ולפעמים מדובר בשני ילדים בו זמנית. אז הילדים יושבים בבית ומגיעים לראשונה לגן בגיל 3. חשוב לזכור שההתפתחות בגילאים האלה היא מאוד

אי-אפשר לשאת את המראות האלה שראינו, התעללות של הצוות בגן הילדים ברמלה.

להזכיר לך אדוני היושב

תודה.

כמו שאתה יודע, בדרך-כלל כשדנים בדוחות מבקר אז רואים את הדוח האחרון, הולכים אחד לפניו, רואים שזה העתק הדבק כי לא השתנה הרבה בנושא

אני רוצה כן לדבר ולשמוע מנציגי המשרדים הממשלתיים,

כשאין קורונה

רק לפני שבוע או שבועיים ביקשה הממשלה לדחות את המימוש של חוק המצלמות וגם את החוק של הפיקוח. גם נציגי הגנים הפרטיים ביקשו את אותן בקשות מטעמים כלכליים. זה בלתי אפשרי, זה לא

למרות הקושי התקציבי עכשיו עם הקורונה אסור לוותר על זה כי זה בדיוק מה שייתן למשק להמשיך ולהתגלגל וייתן לנו כהורים מספיק אוויר כדי לחזור לשוק העבודה.

להעביר את כל התחום הזה למשרד החינוך כדי שפדגוגיה

זה מצב עגום. יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה.

להכשרות, בכלל, להסתכל עליהם כבתי עסק ולא כמוסד חינוכי.

יש כאן לקויות שאנחנו צריכים ומחויבים לבדוק אותן.

השתנה דבר או

חלק מההורים הרימו את הכפפה והעברנו משהו ברשתות. יכול להיות שבשבוע וחצי הקרובים תהיה

יש הרבה מסגרות שהן מתחת

כן צריך לבחור ובעצם להשהות את ההיתר שימוש חורג ובתנאי שהם עומדים ברגולציה של חוק הפיקוח, שזאת בעצם הרגולציה המתאימה לגנים פרטיים. אני מבינה את הקושי שהם

אנחנו במתח כי אנחנו משיתים עוד ועוד חובות רגולטוריות ומצלמות מפה ופיקוח משם. הכול נכון ומבוסס על דברים אמיתיים שקרו, אבל במקביל המוסד הזה צריך להרוויח. חלק גדול מהדברים האלה הם דברים קטנים של כמה ילדים ובסוף אנחנו יוצרים מצב בלתי אפשרי. אני שמעתי הרבה מנהלי פעוטונים שטוענים שהבירוקרטיה

של התכנות של חוק המצלמות וחוק הפיקוח, אי בהירות בנוגע - - - שלא לדבר על הכשרות,

קורסים שאמורים להיות ממומנים על ידי המדינה, כמו עזרה ראשונה והתנהלות

למה צריך לפצל את זה לדו ראשי?

גם משרד הרווחה וגם חברות מיקור חוץ. למה כל-כך הרבה אנשים צריכים להכניס יד לתוך

יש דרך והוועדה הזאת יכולה לשים אותנו על הדרך ולטפל בדברים. אנחנו נשמח לתת

אנחנו צריכים לקחת בחשבון שני דברים.

לשנה הבאה עלינו לטובה בעניין הקורונה? איך אנחנו צולחים את סבב ב' ואת סבב ג'? מי נכנס בנעלי הנזק? אם גן נכנס לסגר, מי סופג את הנזק, הגן, ההורה. התשובה היא מאוד ברורה המדינה. לא הלקוח ולא ספק השירותים צריכים לספוג את הנזק מכיוון שאם ספק השירותים יספוג לא יהיה לילד לאן

האם ישנה התקדמות ביניכם לארגון ההורים ומשרד המשפטים לגבי מי שאמור לשאת בעלויות, מה שנקרא סעיף קורונה בהסכמים חוזיים ביניכם לבין ההורים בשנה

אני חושבת שזה מתבקש. אנחנו מוצר חיוני לעילא ולעילא,

אנחנו ראינו שהמפתחות

המשק היו בידיים של הגנים הפרטיים.

המשק חזר לפעולה ב-10.5 שייחשב תאריך המומנט

זה אומר להזמין עורך מבדקי בטיחות ולבדוק שהסביבה

זה לדאוג שהצוותים יוכשרו על-ידי המדינה. לדאוג שהרמה החינוכית תעלה מכיוון שיש לנו המון מטפלות שאין להן

דיברו פה על סכומים של 150,00 עד 300,000

אנשים השקיעו 850,000 שקלים והפסידו אותם כי לא קיבלו בסוף אישור מהוועדה המקומית לאישור חורג. גנים טובים שהשקיעו מאוד אלפי שקלים ולא עברו את

אז כל המגבלה הזאת לגבי מספר הילדים צריכה להתבטל. צריך לתת את ההגנה מפני התלונות של השכנים.

שיהיה איזה מנגנון בקרה שיעשה את הבירור הנכון

אוטומטי. בנוסף לזה, צריך לדאוג שמעונות היום הפרטיים יוכלו להמשיך להתקיים ולא

כתוב בחוק המצלמות, לדעתי בסעיף 6 או 7: לא יצפה אדם ולא ירשה לאחר לצפות. היה כתוב שם שהמצלמות לא יהיו מחוברות

גישה קלילה למצלמות כדי שלא ינסו לעוות

אם הם יעשו את זה זאת עבירה על החוק.

יש לי 24 מצלמות בגן ואפילו 9 מיקרופונים שכנראה אצטרך לנתק בשנה הבאה. אני רוצה לקחת אותך גם לעניין הזה של התקצוב של משרד העבודה והרווחה. הם החליטו לתקצב רק אזורים סוציו אקונומיים מ-1 עד 5. זה אומר שרוב האוכלוסייה של מרכז הארץ

חלקו הלא מבוטל נובע ממחסור קיצוני בכוח

אני רוצה לציין שמבחינתנו משבר הקורונה חשף בפני כולם את העובדה שהענף של מעונות היום הוא אחד מהענפים החיוניים ביותר למשק הישראלי. בלעדיו למעשה המשק וההורים בפרט מתקשים מאוד

יש לכם הסבר ל-10%.

זה מפני שההורים איבדו את מקום

ונמצאים בבית? זה בגלל חשש מקורונה? זה נובע מהסיבות שציינת.

חלקם,

כפי שאמרה חברת הכנסת אורלי פרומן שהיא שותפה מלאה איתנו להרבה דברים, הסיטואציה הזאת היא רק בעצם משהו שהוא מתמשך. אנחנו עוד ממתינים לתוצאות הוועדה הבין-משרדית מ-2018 שהיתה אמורה לפרסם את המסקנות שלה אי שם כעבור שנה. עברו מאז מים

אני אמקד אותך

בין אם הוא זכאי למעון יום מסובסד

הן בשוק הממלכתי והן בשוק הפרטי והוא מוצא היצע יותר מצומצם

יש אפשרות אחת לעשות את ההסתגלות באזור פתוח בתחומי המעון, שזה מאפשר כניסה של יותר הורים. עדיין צריך שמירה על כללי התו הסגול. אין התייחסות מספרית?

איפה אתם עומדים באירוע הזה? כמה מפקחים יש לכם על המפוקחים וכמה על הגנים הפרטיים? תן לנו תמונת מצב. לצערי המצב הוא בעייתי מאוד. הקריאו פה את הדוח משנת

הם לדעתי לא יותר מ-25% מהשוק אם לא פחות. כן, סדר-גודל של מספר ילדים.

אז איפה הדבר הזה שאיננו משתנה לאורך השנים? הוא היה נכון בדוח המבקר מלפני כמעט 10

כמה מפקחים אתם צריכים בשביל כל הפעוטונים? עוד 80. מדינת ישראל מוציאה

במיקור חוץ אני דורש שהפיקוח יבוא אלי עם השכלה.

אני דורש מפקח בעל תואר שני עם התמחות בגיל הרך. רק מי שיש לו את זה ויש לא מעט כאלה - - - כן, אבל הסטנדרטים הם

אנחנו מבחינתנו מנסים להציף, לקבל עוד משאבים וגם לעבוד כמה שיותר עם המשאבים הקיימים. לפעמים זה בא על חשבון איכות ולפעמים זה בא על חשבון הכמות.

לא נשתמש בשימוש חורג כי כבר יש תקנות לבטיחות.

אני חושבת שהמוקד של כל הדבר הזה כמובן שאנחנו חושבים שזה צריך להיות תחת משרד החינוך, אין פה ספק בכלל. מה שאמרו חברות הכנסת פרומין ואלהרר אלה דברים שברור שאנחנו מסכימים

צריך לקבל החלטות מאוד מאוד החלטיות. אנחנו לא נמצאים במשבר קורונה. אנחנו נמצאים במציאות קורונה. זאת מציאות שהולכת להיות איתנו תקופה וצריך להתרגל אליה. צריך לתת פתרונות לגנים הפרטיים. מי יממן? מי ייתן את ההחלטות הכספיות לגבי התקנת המצלמות? בשבוע שעבר דיברו על 12 מיליון שקלים שיש למשרד העבודה והרווחה. מצד שני, אמיר מדינה דיבר על זה שהוא נותן ל-20 ספקים שיעלו בגורל לתת בעצם את המצלמות בגנים. למה לתת מונופול? כל גן פרטי שצריך לעמוד בחוק, שיתקין את המצלמות על-פי מי שהוא בוחר ויקבל מימון בהתאם לדרג שהמדינה תחליט. צריך להתחיל לדעת לייעל את הכסף. צריך להתחיל לדעת לייעל מי יכול באמת לספק את הפיקוח ואת ההכשרה הראויה. הרשויות המקומיות יכולות לתת הכשרות בתוך הרשות שלהן ברגע שהם מסננים את כל המסגרות.

העמותה שלנו שולחת מתווים על גבי מתווים. אנחנו בקשר רציף עם אורלי פרומן שהיתה בפתח-תקווה וראתה מה קורה שם, איך אפשר להתחיל לעשות משהו. זה לא מושלם, אבל זה להתחיל כבר להניע גלגל. כרגע אנחנו כבר שנים על גבי שנים רק מדברים. אם אנחנו פה דנים על דוח מלפני 10 שנים זה אומר דרשני. רבותיי, צריך להתחיל לקחת החלטות אמיצות. אני באמת אשמח עוד הפעם לשלוח את כל המתווים, גם של הרחבת הסמכויות לרשויות, גם איך אפשר לאמוד ולהתחיל לעשות יותר הכשרות ופיקוח. באמת תנו את הכוח לגנים, תנו את הכוח להורים. כאשר חלק מהמשרדים פה לוקחים החלטות אז שישתפו. תעשו שיתוף פעולה בין נציגי ההורים לבין נציגי ההורים. יחד אפשר לאמוד את השטח. אביעד שוורץ ממשרד האוצר, בבקשה. רפרנט תעסוקה באגף תקציבים. אני רוצה להתייחס להיבט התעסוקתי ולשאול אותך האם בסמכותך לשנות דברים. נאמרו פה דברים ואני לא רוצה להיכנס לכל הצד הפדגוגי. ברור שזה לא בסמכותך וגם לא העניין של המפקחים. בסוף, כנציג אגף התקציבים אתם רואים סיטואציה. יש פחות מעונות יום וגנים מכל הסוגים. הולך להיות היצע הרבה יותר נמוך מכל מיני סיבות. אנחנו רוצים להניע את הגלגלים של המשק. זה אומר בראש ובראשונה שהורים יוכלו לעבוד. מה התרומה התקציבית שלכם לדבר הזה? אני רוצה להוסיף. על-פי ההסכמים שהיו בחוק הפיקוח, התחייבתם ליותר תקנים לפיקוח ממה שעברו. מה קרה לאלה שהלכו לאיבוד? לא שמעתי את השאלה של חברת הכנסת אלהרר. השאלה של חברת הכנסת

היתה התחייבות בחקיקת חוק הפיקוח ליותר תקנים. שמענו שאין יותר מפקחים. מה קרה להתחייבות הזה? בחוק הפיקוח היתה התחייבות ל-10 תקנים נוספים, 6 בעצם תוספתיים ו-4 מתוך תקנים נוספים של המשרד. כל התקנים האלה כבר ניתנו בשנה שעברה והגיעו למשרד. זה אומר שלפני שנה היו 13 לפי החשבון שלי. אני לא זוכר האם כל התקנים הלכו לפיקוח. יכול להיות שהם לקחו אותם גם לטובת דברים אחרים בחוק הפיקוח אבל זה התקנים שניתנו וכולם הגיעו לאגף. לגבי השימוש של האגף חגי יוכל להגיד. מתי קיבלו פעם אחרונה בקשה להגדלה? שאלתי קודם את נציג משרד העבודה והרווחה מתי הם ניהלו איתכם בפעם האחרונה שיח לגבי הצורך להגדיל את זה, בין אם זה בתקנים ובין אם במיקור חוץ. זה נמצא על השולחן באיזה מקום?

בדרך כלל, השלב שזה קורה זה סביב דיוני התקציב שכרגע מתעכבים אז לא נעשה בצורה מהותית השיח הזה.

כשקובעים את תקציב המדינה קובעים את המסגרות וביניהם האם תהיה תוספת תקנים או תקציב לטובת הנושא. כן יש תוספת תקציב שניתנה בחוק לטובת חוק הפיקוח שניתן להשתמש בה לטובת מפקחים. חשבתי שדיוני תקציב היו. נעשו דיונים אבל כרגע אין תאריך שאנחנו יודעים - - - אני שמעתי שהתקציב מוכן. התקיימו דיונים מול המשרדים,

אז במהלך הדיונים, האם היתה בקשה לתוספת תקנים? בין השאר עלתה דרישה לתוספת תקנים עבור המפקחים.

כמו שנאמר, אם אני זוכר נכון, סדר גודל של 70 או 80. ומה נאמר? עדיין לא נסגר הנושא. אני כן אומר שבחוק הפיקוח עצמו, כמו שראיתם, לא הוגדרה תוספת של 80 תקנים אלא תוספת של 10 תקנים שזה מה שניתן. מעבר לזה, ניתן כסף שחלקו באמת יוכל להיות מנוצל עבור פיקוח במיקור חוץ, כמו שחגי ציין שאפשרי לעשות. הוקצה סכום של 40 מיליון שקלים בשנה לטובת חוק הפיקוח וחוק המצלמות. לא הבנתי, הוקצו 40 מיליון שקלים בשנה? זה הסכום שהוגדר בהחלטת הממשלה ובחוק לטובת חוק הפיקוח. סכום של 40 מיליון שקלים בשנה. 25 מיליון ממשרד האוצר ו-15 מיליון ממשרד העבודה והרווחה. הלכנו פה לאיבוד. אז איפה הכסף? אני אסביר לך איפה הכסף. חלק הלך למימון החזר למצלמות. חלק הלך לתקנים של בדיקת הר"פ לעובדות שמגיעות לפעוטונים וחלק הלך לפיקוח. רגע, רגע. את הרישום הפלילי הם לקחו מתוך ה-10 תקנים שנתנו להם ושמו אותם שם לעבוד על רישום פלילי. זה לא קשור ל-40. לגבי המצלמות, לא יכול להיות שהם סבסדו כי הם עוד לא קבעו עם החברות. אני מסבירה לך. יש להם היום ביד 40

חלק מזה זה תקנים לפיקוח. אז ה-10 תקנים זה בתוך ה-40 מיליון? כן, בטח. אני לחזור לשאלה הראשונה שלי. מה מבחינתכם אמור לענות על הקשיים התקציביים שנכנסו אליהם מעונות היום בעקבות הקורונה? ניקח אפילו רק את אלה המסובסדים בעלי סמל. איזה סכום מונח על השולחן בכדי לעזור להם לחצות את זה? לפני כמה חודשים ישבנו עם מעונות היום, עוד בזמן שמעונות היום היו סגורים. אם אתם זוכרים בהתחלה היה מתווה של קפסולות והיתה מגבלה על מספר הילדים. הוחלט באמת על סיכום גם אחורה לתקופת הסגירה וגם קדימה לזמן של מתווה קפסולות, שבעצם הפחית משמעותית את מספר הילדים שיכלו להיות בכל מעון יום ל-51 במקום 78 שניתן כיום וניתן מענה לזה. מעבר לכך, בעצם מעונות היום חזרו לפעול בצורה רגילה אחרי שבוע של מתווה קפסולות. כמו שאנחנו רואים מספר הילדים הולך וגדל. לפי הנתונים, בחודש יולי מספר הילדים שהיו רשומים ולא הגיעו ירד בערך ל-3.5%, שזה בעצם הילדים שלא מגיעים.

אתם לא מתכוונים לפצות אותם בפיצוי נוסף.

מעבר לזה, אנחנו עכשיו יושבים עם נציגי מעונות היום כדי לבחון האם באמת הפעילות נפגעה בצורה משמעותית ומה היו הצרכים והדרישות שעולים מהם. אנחנו עכשיו באמת ברצף ישיבות אינטנסיביות לטובת הנושא כדי לפתור ולהבין מה אפשר לעשות. מה לגבי הגנים הפרטיים? היתה מתווה ביוני 2020. היה מתווה ביוני 2020 ומעונות היום הגישו.

מעבר לפיצויים שניתנים על-ידי רשות המיסים לכלל העסקים בישראל שגם להם הם זכאים והם קיבלו אותם. אחד מהתנאים לקבלת הפיצוי היה רישום ראשוני במשרד העבודה, כמו שחוק הפיקוח מחייב. יש גנים שעדיין לצערי בתהליך ואישרו את זה ועכשיו הם מסיימים ויקבלו. לדעתי, כמה מאות מעונות יום כבר קיבלו את המענק בפועל. אפשר לבדוק מול הסוכנות לעסקים קטנים מה בדיוק התהליך כי הם אלה שמנהלים. אתה לא יודע להגיד כמה מתוך הכסף שהובטח אכן יצא. אני אומר שכמה מאות קיבלו את המענק בפועל ואני יודע שעוד כמה מאות נמצאים בתהליך. אני לא בטוח במספרים. יותר מ-10 מיליון שקלים יצאו וכבר הגיעו למעונות. אני צריך לקבל נתונים עדכניים על הביצוע בפועל. אפשר גם לפנות לסוכנות לעסקים קטנים ולקבל מהם. המספר לא ידוע בדיוק אבל באחוזים מדובר בהרבה אלפים, אולי עשרת אלפים. יותר מ-250 מעונות יום קיבלו את המענק. אני מנסה עכשיו לקבל עדכונים וכנראה מדובר ביותר מ-450. חברי הכנסת, דברי סיכום. אני מנסה בכל כוחותיי לא להתייאש. כל דיון אני באה ואומרת שאולי הפעם יימצא פתרון אבל בכל פעם מוצאים עוד בעיות. אני באמת קוראת מכן, ואולי אדוני היושב ראש גם יתייחס לזה בסיכום של הוועדה. בסוף, אין מה לעשות, זה כסף. לא יימצא הכסף

לא יהיה פתרון. לגבי המעונות המפוקחים, אלה מעונות של המדינה. המדינה צריכה לקחת עליהם בעלות וחסות. הם לא עסק פרטי. הם עמותה שמופעלת לשרות שהמדינה היתה צריכה לתת. לכן כל המצלמות, כל ההתנהלות הכלכלית צריכה להיות על כתפי המדינה ולא לבוא ולבלבל את המוח עם מימון כזה או אחר

בעניין המעונות הפרטיים. כן צריך לבוא בדין ודברים עם המעונות כדי להקל עליהם ברגולציה שהיא לא ממן העניין. אבל, ופה האבל הגדול, עד שזה מגיע לבטיחות ולביטחון של אותם ילדים. אין מנוס אלא להתקין את התקנות,

במקום שבו הממשלה מדברת על הפחתת רגולציה, אני הייתי מצפה שלא יסתמכו על מתקיני מצלמות מסוימים, שלא יסתמכו על מצלמות מסוימת. שיעודדו את כולם לפעול בהתאם לחוק ולסייע כלכלית מהר ככל שניתן. רק ככה נוכל לפתור את הפלונטר הזה כי אחרת לא נצא מזה. אני גם הייתי מכניסה את המילה ייאוש למה שאני רוצה להגיד. המצב אכן מקומם. כל המצב של הטיפול וההתייחסות לגיל הרך במדינת ישראל של 2020 הוא מצב קטסטרופלי. ככל שאני בוחנת את הסוגייה הזאת לעומק אני מבינה שהיא מחייבת רפורמה רחבה. לא כך המצב. עושה רושם שמשרד העבודה והרווחה אינו לוקח את העסק. אני בכוונה משתמשת במילה עסק כי ככה הוא תופס את זה ברצינות. כל הדחייה ביישום גם של חוק הפיקוח וגם של המצלמות מעידה על מידת הזלזול שלו בנושא הזה. זה שאומרים פנינו לאוצר והאוצר אומר שזה תלוי תקציב, זה פינג-פונג שבסופו של יום ההורים והפעוטות משלמים את המחיר הזה. אז כן צריך לגרום למשרד העבודה לתפוס את המושכות, לפקח ולדעת. הוא הרי לא יכול לפקח על משהו שהוא לא מודע על הקיום שלו. קודם הוא צריך לדעת מה קיים ומה לא ואז להתחיל לפקח. אז יש כל כך הרבה היבטים לסוגייה הזאת, מהכשרות,

פיקוח וההיתרים שמקשים על בעלי פעוטונים. צריך לעקוב ולפקח ולראות לאן אנחנו מתקדמים. אני דווקא לא הייתי רוצה להשתמש במילה ייאוש. אני רוצה להשתמש במילה תקווה. שבאמת ביחד בכוחות משולבים אנחנו בוועדות בעניין ויש שיח וטוב שיש שיח. לצערי זה קורה רק כשיש מקרים נוראיים כמו שראינו בטלוויזיה. אני כבר אומר לכם ששבוע הבא יהיו תמונות נוספות מגן אחר שקיבל אישור. אני כן הייתי רוצה לתת תקווה להורים ולבעלי הפעוטונים שביחד אני כן יכולים להביא לשינוי וליישום של מה שנעשה בעבר, כשקרין היתה בין המובילים של חוק הפיקוח והמצלמות. אני רק רוצה לעשות סדר בעניין של המצלמות. על הדחייה הזאת שמעתי באחד מהדיונים שהיו בוועדה לזכויות הילד. כבר שם התחייבתי בכובע הנוסף שלי כמרכז הקואליציה בוועדת הכספים, שאם זה יגיע אני אטרפד את הדבר הזה. לאחר מכן הלכתי לראש הממשלה ועדכנתי אותו על הבקשה הזאת בחוק ההסדרים לדחות את היישום בשנתיים. הוא לא ידע עם זה. הוא ביקש ממני להיפגש יום למחרת עם רונן פרץ מנכ"ל משרד ראש הממשלה על-מנת לא לאפשר את הדחייה הזאת. בפגישה שהיו שותפים לה גם חלק מהנוכחים כאן יום, אנחנו לא נדחה את היישום של התקנת המצלמות.

אנחנו לא רוצים עוד שבועיים להפוך את כל בעלי הפעוטונים לעבריינים אז מנסים למצוא איזה מינוח משפטי כדי לתת עוד איזה חודש חודשיים כדי שיוכלו להספיק ולהתקין. אפשר לצרף את זה לחוק לדחיית התקציב.

כן רוצים להגיע לזה וכן להכשיר אותם וכן למנוע אבל לצערי המקרים האלה כן קורים והמצלמות זה דבר סופר חשוב שיהיה. בלי המצלמות לא היינו עדים למה שקורה וגם לא היו לנו ראיות לבית המשפט. גם הנושא של המונופול הזה של המצלמות, להבנתי מנכ"ל משרד ראש הממשלה עומד לבחון זאת בשנית, כדי לאפשר לכולם לעבוד ולהתקין. אני העליתי גם את הנושא של הסבסוד. מי שהיה בסדר וכבר התקין אז לא רוצים לתת לו את הסבסוד כי הוא לא חלק מאותם 20 שעומדים לבחור. זה גם משהו לא תקין וזה גם כנראה הולך להשתנות. אנחנו לא נרפה מהעניין הזה עד שניישם את כל החוקים הכל-כך חשובים האלה. אני לא יודע איך לשלב בין הייאוש לתקווה. אני אנסה לדבר בקטע של התווה אבל באמת מתוך ייאוש ולהתחבר כאן לקארין ולע'דיר ואולי גם לאופיר באיזו צורה. אנחנו לקראת גל שני ושלישי של הקורונה. אני שוב רוצה להעלות את הנושא של ההגדרה של הגנים כעסק חיוני ושוב לקרוא למשרדי הממשלה, ובמיוחד למשרד המשפטים, שעכשיו נכנס לדיון מאוד עמוק בקטע החוזי של נתינת שירות, מי משלם,

מי מצפה את הגנים וההורים. המסגרות האלה כבר לא מתאימות בתקופת הקורונה. המסגרות של הדין הרגיל של נזיקין, של נתינת שירות ואי נתינת שירות, זה פשוט לא מתאים. לכן אני קורא גם למשרד המשפטים, בדיונים כרגע בנושא על מי יושתו העלויות במידה והגן נסגר עקב הוראת הממשלה, על ההורים, על הגנים או משותף לשניהם, יש לאמץ גישה אחרת מחוץ לקופסה. אינני יודע מה הגישה שאמורה להיות אבל לא להשית את העלויות האלה על ההורים ועל הגנים. משרד האוצר, תחשבו. אם כבר פיציתם סקטוריאלית וזה מבורך, תחשבו מראש בגל השלישי איך תפצחו או תכינו תבנית איך תפצו שוב פעם במידת הצורך. אל תלכו רטרואקטיבית אלא תכינו מראש. כמו בכל דיון שלנו ואנחנו בדיון השלישי להיום, אנחנו רואים את המחלה מלמעלה ועד למטה. היה צריך להיות דיון עקרוני ומשמעותי. אני חושב שהאמירה שהחינוך לגיל הרך צריך להיות חלק ממשרד החינוך וחלק מתוכנית החינוך הלאומית, זה כל-כך מקובל על כולם. יש כל-כך הרבה מחקרים שאומרים את זה והנה זה לא קורה. זה גם בעניין מאוד פשוט.

עושים לו תקנות וממלאים אחריהם. העובדה שחוקים שהכנסת הזאת חוקקה בהרבה מחשבה ובהרבה שיתוף עם הציבור ואז הוא יושב כאבן שאין לה הופכין כי לא באמת מעניין את השר לעשות תקנות ולא נכנסים ליישום. בסוף אנחנו רואים את התמונה הבלתי אפשרית הזאת. 23 מפקחים בכל הארץ במערכת הזאת זה בלתי נתפס. אני חושב שהעברה של חלק הולך וגדל של היישום של זה לרשויות המקומיות הוא הכרחי. אנחנו רואים את זה נושא אחרי נושא. הרשויות המקומיות יודעות לטפל. לא כולן יכולות. לא כולן חזקות כמו פתח-תקווה. יש רשויות חלשות. זה צריך לבוא עם אמצעים, עם תמיכה. זה צריך להיעשות בדיפרנציאציה בין רשויות חזקות וחלשות. רשויות חזקות יכולות להסתדר לבד וכל מה שהן רוצות זה שלא תפריע להן. רשויות חלשות צריך לעזור להן. זה כמו בכל דבר. בשבוע שעבר היה לנו דיון על התמודדויות של רשויות בפריפריה עם משבר הקורונה.

היה ראש מועצה שאמר שהוא מוותר לחלשות ושיתנו להן.

זה צריך להיות כי השלטון המרכזי פשוט לא מסוגל לטפל. הדבר האחרון. זה נושא תשתית.

אם תשאלו אותי האם עוד כביש אגרה או חינוך לגיל הרך, נדמה לי שיש לנו הסכמה איפה צריך לשים את הכסף. תסתכל על זה רק כלכלית. יוצאים ילדים שהם יותר מתקדמים. בגיל הזה אתה נותן להם אלמנטים של חינוך והמדינה תרוויח מזה כלכלית. גם אם רוצים להסתכל על זה דרך החור של הגרוש,

שלא לדבר על דברים ערכיים ואחרים. אני מניח שההמלצה הזאת משותפת לוועדה הזאת ולוועדות אחרות. טוב בעיניי שכל ועדות הבית הזה עוסקות בזה כי זה נושא לאומי מהמעלה הראשונה. אנחנו ניקח אותו, כל אחד וכל גוף לאן שהוא יכול. תודה רבה לכולם, הישיבה

הישיבה ננעלה בשעה 13:40.